הנושא שאנחנו דנים בו הוא מסוג הנושאים שהם גם חשובים וגם דחופים אבל איכשהו הם לא כאלה שעושים כותרות למרות שכרגע הם נורא

אין מצב שיש יישוב בארץ שאין בו תשתית של תקשורת. משרד התקשורת צריך להבין את זה, לפעול מול חברות התקשורת שלא יהיה מצב שיש ישוב במדינת ישראל, ערבי כיהודי, שלא הגיעה אליו תשתית

זה שרשרת שהיא יודעת להתחבר אחד עם השני.

אני בטוחה שאתה יכול להגיד עוד המון דברים אבל אני חייבת לעבור למשרד החינוך.

זה מפוקח,

לכן כל הערה שהייתה לגבי נושא בריאותי או נושא בטיחותי, אינה רלוונטית. אנחנו בעצם התשתית הכי מפוקחת במדינת ישראל. כנראה כשלת להסביר לאזרחים ולתושבים את הסוגיה הזאת, על כן היא לא מתקיימת. אני לא רוצה לשמוע ממך שיש את זה,

יכולנו אולי לקנות לשנה הבאה, אבל זה לא רלוונטי. אני הבנתי שהיה מלאי מיידי, אבל עוד פעם, מה שאמרו לי. זה לא שהלכתי למפעלים ובדקתי. רק אני רוצה להבין, זה הפיך? אם באמת אנחנו נגלה שיש מלאי במחיר יותר זול, אז אפשר לשנות? לא, אני לא חושב שאפשר. כמו שאמרתי, המחשבים כבר מגיעים מחו"ל. בסדר, אבל הבנתי שרק 75,000 מגיעים. המכרז הוא פומבי ואין שום בעיה לראות את שתי המפרטים שפורסמו. לצערי לא הצלחנו לקבל מהדגם היותר זול בגלל הנפיצות שלו. חד משמעית זה לא היה מכרז פומבי. אני פניתי כדי לדעת. אמרו לי אנשים שהם פנו וגם נאמר שזה היה התמחרות פנימית. זה לא היה מכרז פומבי. לא, לא, לא. עוד פעם אני אסביר לך. בגדול, אנחנו כמו כל משרד ממשלתי מחויבים לקנות דרך מכרזי חשכ"ל, מינהל הרכש במידה וקיים מכרז לנושא הזה. יש מכרז מינהל הרכש שהוא מכיל לא מעט דגמים ולא מעט ספקים, שהוא מכרז קיים. כל פעם שרוצים סוג של דגם, אז עושים התמחרות בין מגוון הספקים שיש שם. אני יכול להפנות אותך למינהל הרכש, לגורם שעושה את זה שם. בוודאי שזה מכרז מסודר ולא התמחרות פנימית שלנו. אני אחבר ביניכם. אם יתברר שהפניות היו נכונות, אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מזה ולהפסיד הרבה מאוד כסף. תודה רבה לכולם. צופית, אני יודעת שנגמרת לך הסבלנות לעוד דיון ועוד דיון, אבל כל פעם אנחנו מתקדמים עוד סנטימטר וגם זה משהו. אני סוגרת את הדיון. רק אני מזכירה, אנחנו ביקשנו ממשרד התקשורת את רשימת המקומות שבהם עדיין לא הונחו תשתיות. ביקשנו ממשרד החינוך את רשימת סדר העדיפויות בחלוקה. סיכמנו על שידוך בין מועצת ראשי הרשויות הערביות לבין פורום החברות הסלולריות לצרכי הסברה, ועל קשר בין חבר הכנסת טופורובסקי והמידע שהוא הביא, לבין אגף הרכש של משרד החינוך. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:51.